מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. אנחנו פותחים בנאומים בני דקה. סדר-היום קצר גם היום, אילוצים מוכרים. אני מפעיל את ההצבעה כדי שחברי הכנסת המעוניינים בכך יוכלו להירשם לנאומים. בבקשה, ההרשמה החלה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא יפתח היום את הנאומים. אחריו, חבר הכנסת עודד פורר. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, היום הוא היום ה-37 לשביתת האסירים הפוליטיים בבתי-הסוהר הישראליים. 37 ימים הם שובתים, לא על גזירת הדין שלהם ולא על פסקי דין, אלא על עונשים נוספים, שירות בתי-הסוהר מכביד, ומנסה להשפיל אותם. לפי מיטב ידיעתי, הם יושבים בבית-סוהר על הדברים שהם עשו,

כי יש גם הרבה מקרים שבהם הם מודים בדברים שלא עשו, בגלל העינויים והחקירות.

העונש על מה שהם עשו או לא עשו הוחלט בבית-משפט, אפילו צבאי, אבל במדינה דמוקרטית לא יכולה להיות ערכאת שיפוט וענישה נוספת, שהיא שירות בתי-הסוהר או השר לביטחון הפנים. לכן, אני מזהיר: הם הגיעו למצב, על סף שבירה מבחינת מערכות הגוף שלהם. אני לא רוצה שנגיע למצב שכל השטח יבער בגלל עקשנות וטיפשות של השר לביטחון הפנים, בזה שהוא לא מנהל משא ומתן על להחזיר להם זכויות שנשללו מהם. הזכויות האלה, שהם מבקשים, הן זכויות לפי כל האמנות הבין-לאומיות. אין לשר לביטחון הפנים ואין לשירות בתי-הסוהר סמכות להעניש מעבר למה שהחליט בית-המשפט. תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת נחמן שי.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את הדקה כדי להשתתף בצער העם הבריטי על הפיגוע במנצ'סטר, פיגוע טרור שבוצע על-ידי ארגון המדינה האסלאמית, "דאעש", שכבר הודיע שלקח אחריות לפיגוע הזה, שבו נרצחו 22 בני אדם, ובהם ילדים וטף, כולל, לפי הכותרת האחרונה לפחות, ילדה בת שמונה, מה שמחזיר אותנו קצת לחוויות שלנו,

מפיגועים קשים מאוד שקרו במדינת ישראל, וגם בירושלים. ובהקשר הזה, תנחומי, כמובן, לעם הבריטי, ולידידים שלנו, שהם שותפים שלנו במאבק הזה בטרור. אני חייב גם להתייחס לדברים שאמר קודמי. אותם אסירים שיושבים בבתי-הכלא ושובתים, מדובר באסירים ביטחוניים מורשעים, שהורשעו ברצח. אם אני אקח לפחות את המנהיג שלהם, אז המנהיג שלהם,

יושב חמישה מאסרי עולם על חמישה מעשי רצח שבהם הורשע, ועוד על ניסיונות רצח ומעורבות בפיגועים. אז צריך לזכור את זה היום, כשמדברים על אותה שביתת רעב של האסירים האלה. תודה, חבר הכנסת פורר. חבר הכנסת נחמן שי, כאמור,

חבר הכנסת ישראל אייכלר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני צופה פה בתמונות הפרידה של הנשיא טראמפ, שממריא ממש ברגע הזה מישראל אחרי ביקור מאוד מאוד מוצלח ומאוד מאוד חשוב. כל אחד מאתנו, יהיה אשר יהיה, בפינות השונות של הבית הזה, צריך להיות מרוצה מכך שארצות הברית התייצבה לצדנו בצורה כל כך מלאה ושלמה. אני מתקשה להיזכר בנאומים דומים לזה שהנשיא נשא זה עתה במוזאון ישראל. אני רק מבקש, ואני מקווה, שהנאום הזה יוכל גם לשמש בסיס לקידום היחסים בינינו לבין הפלסטינים ובינינו לבין מדינות אחרות באזור. כי ברגע שמדינת ישראל קיבלה, ואני חושב שאחרי הנאום הזה קשה לערער על מידת הביטחון שארצות הברית רוצה להשרות על ישראל, גם בצד הביטחוני-צבאי וגם בצד המדיני, כשיש לנו ידידה כזאת גדולה, תרתי משמע, שעומדת לצדנו, זה צריך לתת לנו ביטחון כן לדבר עם הפלסטינים, כן לנסות לקדם אתם הסדר, כן לנצל,

את רגע החסד הפוליטי הזה, כי אנחנו אף פעם לא יודעים עד כמה הוא יימשך, כדי להביא גם לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני, שנמשך כל כך הרבה שנים, ונראה היה עד לאחרונה שאין לו פתרון,

בכל זאת יש פה איזושהי נקודת אור, או קרן אור, ואני רוצה לקחת את זה מהמקום הזה והלאה. תודה. תודה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת ישראל אייכלר,

ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, בשניות אלה מתרומם מטוסו של נשיא ארצות הברית לאחר ביקורו הקצר בארץ,

היום שמענו על הפיגוע הנורא והאיום במנצ'סטר, שוב נהרגו אנשים חפים מפשע, וזה מזכיר לנו את המציאות הנוראה של שפיכות דמים בעולם, מעבר לכל הנאומים והחזונות.

הכול נראה טבעי ופשוט, נשיא נבחר, נשיא הגיע, ישב עם עמי ערב בסעודיה, הלך לשם, הגיע לפה, אבל בזוהר הקדוש כתוב על הפסוק "לעֹשה נפלאות גדֹלות לבדו כי לעולם חסדו" הוא אומר את זה בארמית, ואני אתרגם את זה: לא חלי, ולא מרגיש, איניש דמתרחיש ליה ניסא: אנשים לא מרגישים איך קורים להם נסים. זה לא פשוט, אדוני היושב-ראש, שנבחר נשיא כזה, נתן נאום כזה,

מעבר לעניין הפוליטי והמדיני של אמירה כלפי כל העולם וכל האזור: תדעו לכם, עם ישראל לא לבד בארץ ישראל, דיבר על ירושלים, על קדושתה, על קדושתה של ארץ ישראל, דברים שצריכים לעורר קודם כול את עצמנו, שנדע איפה אנחנו חיים.

אני תקווה כי באמת יצא משהו מאווירת השלום, שאולי ירגיע קצת את אש השנאה ולהבות המלחמה בין המוסלמים ליהודים. ואחרון חביב, אדוני היושב-ראש, ביקורו המרגש של הנשיא טראמפ אצל הכותל המערבי, והמכובדות של משפחת טראמפ, איך שכל אחד הלך למקומו: גברים בעזרת הגברים, נשים בעזרת הנשים, כזה כבוד, כזאת קדושה, כזו אצילות בכיבוד המקום. אני רוצה שכל היהודים בכל העולם ילמדו ממשפחת טראמפ איך לכבד את הכותל המערבי כמקום הקדוש והמאחד ביותר של עם ישראל והעולם כולו.

תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשנת 2010 חוקקתי חוק 0% אלכוהול לנהגים צעירים ולנהגים מקצועיים. עברו מאז שבע שנים. בשבוע שעבר היה לנו דיון בוועדת הכלכלה בנושא סיכום הקטל בדרכים בשנת 2016, בהשתתפות השר לביטחון הפנים, ומה התברר? שעד היום החוק לא יושם. את הנושא הזה אני העליתי יותר מפעם אחת בכנסת, וגם בשאילתה, ובהתחלה נעניתי על-ידי השר שאין

לקנות "ינשופים"; אחרי זה,

התברר שנקנו ה"ינשופים" המתאימים לביצוע הבדיקה, אבל מה הבעיה עכשיו? משרד הבריאות עדיין לא אישר את זה במכון התקנים. מחכים שמשרד הבריאות יאשר את ה"ינשופים", ושיתחילו לבדוק. ואני אתן רק נתון קטן בנושא של מעורבות אלכוהול בתאונות דרכים: 4.5% מההרוגים, יש מעורבות של אלכוהול בתאונה שלהם. 4.5%. וכשאנחנו מדברים על עלייה במספר ההרוגים במדינת ישראל, רק מתחילת השנה נהרגו, אנחנו מדברים על תאונות דרכים ואומרים: "רק" 141 בני אדם, זה מספר עצום, זה מספר מזעזע, עלייה של כמעט שישה אנשים יחסית לשנה שעברה. ואם מדברים על שנת 2012, עלייה של 25% יחסית לשנת 2012. לכן אני קורא לשר, עכשיו לשר הבריאות, כל הזמן קראתי לשר לביטחון הפנים, עכשיו אני קורא לשר הבריאות, לזרז את הנושא של בדיקת ה"ינשופים", לאשר את ה"ינשופים" ולהתחיל לבדוק את אותם צעירים, כי מתחילת השנה יש לנו עלייה גם במספר ההרוגים הצעירים, יש לנו 22 הרוגים צעירים, ואצל אותם צעירים יש גם מעורבות של אלכוהול.

תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. עד כאן רשימת הדוברים. חברי הכנסת, כקול קורא במדבר, אני רק מזמין אתכם, יש לנו זמן,

לחלום עשר שניות יחד אתי על הבניין שלנו בשעה האחרונה, שהוא לא נראה כרגע כמו שהוא נראה, אלא הומה אדם, איזה 150 160 איש במליאה,

כי כל הח"כים וכל השרים, וגם חכ"לים ושרים לשעבר, נמצאים כאן, והיציע מלא עד אפס מקום, ועשרות צוותי טלוויזיה מרחבי העולם כאן לקראת הנאום,

לקראת הנאום של הנשיא טראמפ.

ואני מציע לכם להביא בחשבון שבגלל,

חמישה, שישה, שבעה חברים, ש-20 שניות של תהילה מדומה יותר חשובות להם מכבודם של הכנסת, של הפרלמנט שלנו, ושל מדינת ישראל, כל זה לא קרה. ואני אומר את הדברים האלה בידיעה, זאת הייתה הסיבה.

מי ייתן ויהיה זה חומר למחשבה לכמה מן החברים שלנו, למה אנחנו יושבים כמה אנחנו פה? שישה איש, לרבות היושב-ראש, אני מתכוון לנבחרי ציבור, לא לעובדים המסורים, וההתרחשות הייתה במקום אחר. אז, חומר למחשבה, כפי שאמרתי. אתה העלית את הנושא הזה בישיבת הנשיאות, ואמרת שאתה רוצה את הסמכות, כשיש ביקור רשמי, שתהיה לך אפשרות להוציא,

לא צריך שלוש פעמים, ואני חושב שאתה צריך,

עד אתמול לא העזתי לומר את זה, עד שהגיעה המשלחת האמריקנית, והיה לי זמן. חברי חבר הכנסת נחמן שי, הנושא של הנאום בכנסת עלה כאופציה ראשונה בדיונים. הובהר על-ידי הנוכחים לצוות של הנשיא שלא יכולים להבטיח נאום ללא הפרעות, ובזה זה ירד מסדר-היום. חברי הכנסת, עצוב, אבל זאת המציאות. אני מקווה שבסופו של דבר זה לא יהיה קול קורא במדבר, אלא גם מה שנקרא בשפתו של הנשיא טראמפ call for action, ואנחנו קצת נשנה את דרכינו. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, כ"ח באייר,